אנחנו נמצאים בהצעת החוק חוק בתי המשפט (תיקון צילום בבית המשפט), התשפ"ב-2022, הצעת חוק פרטית פ/3786/24, של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי כנסת נוספים. נמצאים פה עורכת הדין שירי לנג מהנהלת בתי המשפט, עורכת הדין לירון בנית ששון ממשרד המשפטים, עורך הדין ישי שרון מהסנגוריה

למשל כשאדם נעצר בחשד לביצוע עבירה כלשהי או לצורך חקירה, והוא מובא לדיון בבית משפט עוד לפני שהוגש נגדו כתב אישום, אבל הפנים שלו כבר מתועדות על ידי צלמים שנמצאים באולם בית המשפט. התמונה הזאת של אדם שיושב על ספסל

אנחנו יודעים שיש בתי משפט שאין להם כניסה נפרדת לחשודים אלא הם מובלים מתוך מסדרונות בית המשפט. אישור הצילום יינתן רק במקרים חריגים,

אבל אני חושב שהחוק הזה הוא חוק - - - אני מזכיר שגם לאחר שעובר החוק להקדמת הבחירות הכנסת ממשיכה לעבוד. נכון, היא לא חייבת לצאת לפגרה מייד. אבל ליתר ביטחון חשוב להעביר את זה לקריאה ראשונה לפני הפיזור. אנחנו בהחלט נעשה מאמץ לסיים הליכי חקיקה גם של הצעות חוק פרטיות, ככל

אפשר אולי לעשות את זה בתיקון עקיף.

נחשפנו

לפני שאני אפנה לייעוץ המשפטי אני רוצה לפנות להנהלת בתי המשפט, כדי להבין מדוע הגענו למצב שאנחנו נזקקים להצעת החוק הזאת. הרי אין מחלוקת מה היא כוונת המחוקק בחוק כפי שהוא קיים כבר היום. אולי קודם אני אתן מסגרת מתאימה.

הרי כשאתה משדר את זה, זה לא כמו שמישהו נמצא באולם,

האיסור הוא על פרסום או על צילום? גם צילום וגם פרסום. בעקבות ועדת בייניש התחיל פיילוט שבו

ולכן הצעת החוק באה בעצם להרחיב על סעיף קטן (ב) ולהגיד שבהקשר של החשודים, אם אני רוצה רשות, אני אקבל את זה

מתוך כוונה ראויה ומקובלת לתת הגנה נוספת על חפותו של אדם. אני אדבר על הפרקטיקה. נאמר פה בצדק על ידי היושב-ראש ועל ידי היועץ המשפטי שהפרקטיקה מבוססת על איזושהי פרשנות ותיקה

המשמר תמיד נמצא שם, הוא זרוע ביצוע של הנהלת בתי המשפט, ולכן הוא צריך למנוע את זה. אסור להכניס צלמים לתוך אולם בית המשפט, זה כתוב בחוק. לא, לצערי זה לא

לקיים דיון, לשמוע את עמדת הצדדים ולתת החלטה מתאימה. אני נמצא פה בפני דילמה: האם להקריא את הצעת החוק המקורית, או את הצעת החוק של הייעוץ

העניין של הצילום בשטח בית המשפט,

מכמה טעמים,

אבל מה אתה עושה כשבבית המשפט אין להם כניסה נפרדת והעצורים מובלים על ידי שוטרים במסדרון הפתוח לציבור?

אנחנו נאשר פה היום נוסח, אני רק אומר לקראת הדיון בקריאה השנייה והשלישית שהדיון צריך להתחיל מהאיסור המהותי - - - אתה יכול לומר לנו כמה זמן זה? יהיו פה חוקים שנצליח לנקות מהשולחן,

כולל הפרקטיקות הנלוזות של להודיע לצלמים "עצרנו סלבריטאי כזה או אחר בביתו".

רציתי לברך את איתן ולהגיד לו שצריכה להיות חקיקה גם על צילום של

ולכן הדגש צריך להיות על איסור הפרסום. בכפוף למה שאמרה חברתי על הגשת עמדה מסודרת, ההסדר חייב להיות הסדר שלם.

לא נצליח לסגור פה את הקצוות. לוחות הזמנים כאן הם קצרים, ואני רוצה לומר למשרד המשפטים שחוקים שהם יחסית פשוטים ויש בהם הסכמה של קואליציה ואופוזיציה אין סיבה לא להעביר. המטרה שלי

לגבי המסדרונות, מטבע הדברים קשה מאוד להסדיר בחוק את הפרקטיקה של איסור צילום, אבל שם כן צריכה להיות קומת הגנה מאוד ברורה של איסור פרסום, כולל סנקציה ברורה לגבי זה. צריך שכלי תקשורת ידעו שגם אם בטעות נלכדה תמונתו של עצור,

ואם הם כן יפרסמו את זה אז הם יהיו חשופים לסנקציה. כך

למרות שאנחנו מצפים שארגונים יציגים של עיתונאים וכלי תקשורת יעקבו אחרי לוח הזמנים שלנו. דיברו איתי אנשי תקשורת על הצעת החוק הזאת,

כך שזה לא שהם לא מודעים

הוא גם לא יכול, כי הוא לא נמצא באולם בית המשפט כזה קורה.

פסק דין או פרשנות בדרך הפרקטיקה שאומרת שמרגע ששופט נכנס לאולם לא

איסור הצילום ואיסור הפרסום למעשה רוקן מתוכן, ולמעשה אישור הצילום ואישור הפרסום הם אלו שדווקא הפכו לכלל. הדבר הזה כמובן חוטא לכוונתו המקורית של המחוקק. חשוב לי לומר שלא מדובר רק באנשי ציבור. במציאות היום להרבה תיקים פליליים יש פרופיל תקשורתי, גם בתיקים פחות חמורים, ולכן התופעה הזאת נרחבת והיא לא ייחודית רק לאנשי

יש שיטות משפט שבכלל לא מאפשרות צילום במצבים האלה, אבל אנחנו לא שם,

מה שטוב בהצעת החוק הזאת, שבגלל זה אנחנו תומכים בה, היא שהיא מדייקת ומחדדת את אותה ברירת מחדל שקיימת בחוק לגבי הקבוצה הייחודית של עצורי הימים. אפשר היה לחשוב אולי על

לפעמים הוא גם בא לחשוף התנהלות לקויה ולא חוקית של המשטרה. הסיבה היחידה שאנחנו מכירים את התופעות האלה היום היא בגלל שחבר הכנסת ארבל וחברי כנסת נוספים מצלמים את הסיטואציות האלה ומעבירים

אחד החששות שהועלו, אפילו מצד מנהלי מחלקות המעצרים אצלנו, הוא שזאת הדרך היחידה שלהם להביא את הבעיה הזאת למודעות ולגרום לרשויות לקיים את הוראות החוק.

תקשיבו,

לאחר הקריאה הראשונה נעמוד בקשר - - - אבל כעיקרון אתם תומכים בהחלת ההצעה? אנחנו תומכים, תוך אולי שינויים מחויבים שנוגעים לאופי של בתי הדין הצבאיים. אבל לשאלת חבר הכנסת ארבל אני אבהיר שמדובר על בתי הדין הצבאיים ולא על בתי

"הצעת חוק בתי המשפט (תיקון,

התשפ"ב 2022 תיקון חוק בתי המשפט 1. בחוק בתי המשפט ,

אבל למה לעשות הפוך? הרי בהצעת החוק המקורית נכתב "שטחי בית המשפט". אז אולי כדאי להוסיף את הנוסח המקורי של הצעת החוק, שבו הוכללו שטחי בית המשפט, ולא לצמצמם את זה.

הוועדה - - - אבל איתן,

כי החלטת ועדת השרים דיברה על איזושהי התניה של תיאום נוסח

כרגע הדבר עבר שינוי בקריאה הראשונה רק כדי לקדם את הדיון - - - זה מקובל עליכם להוסיף את זה?

אנחנו - - - לא, לא, רגע.

אבל אני אומר לפרוטוקול שמבחינתי אין בנוסח הזה כדי להכריע בשתי הסוגיות האלה. הצעת החוק המקורית דיברה על שטחי בית